בוקר טוב, למרות שהמצב לא פשוט בדרום וחלק מהעם יושב במקלטים וכו' - כך טבעו של עולם,

אנחנו נמשיך לסבלותינו, למרות שחצי עין צופיה לשם,

כשהוא צופה את גרימת המוות ומקווה שהיא לא תתרחש, הוא קל דעת ביחס לתוצאה הקטלנית.

כשנכנסים להמתה בקלות דעת - היא עניני השותפויות,

כאשר דובר על הרולטה הרוסית, פרשת לורנס,

לפעמים מישהו ניקה את הנשק או דבר כזה. במצבים כאלה אדם יכול שהיה מודע לכך שתתרחש תוצאה קטלנית.

הם מקרים שבן אדם היה מודע לכך שהוא מבצע את הפעולות הנדרשות על מנת שיצא כדור מהקנה,

מביאה את המקרה הזה מאוד קונקרטי, כי יכולים להיות מצבים שונים בהתאם ליסוד הנפשי בהקשר הזה.

באותו מקרה היה אדיש ושווה נפש לאפשרות

זה מאוד תלוי בהתנהגות של אותו מחבל שלימדה על כך שבכוונתו לבצע פיגוע וביסוד הנפשי הרלוונטי של הנהג. אני מביאה את הדוגמה הזאת בזהירות

אלה המקרים שבהם הענישה נותנת ביטוי הולם למצב הקיים,

אנחנו מדברים על 16. הצעת החוק הממשלתית היא 12 שנים.

הם מאבדים את כל האפקט,

כדאי לא להגדיל את הפער. הם לא מדברים על היחס בין זה לזה. נדמה לי שלאחרונה הייתה גם כתבה על זה. אנחנו

אחת מהבעיות שהצוות איתר בתחילת הדרך - היא קשורה למה שאנחנו דנים פה כרגע - היא גבולות ההתפרסות של עבירת ההריגה

ייתכן שהמקרים הלא טיפוסיים ימצאו את פתרונם - - אני מבקש להזכיר את המסגרת הכללית שבה אנחנו נמצאים, במידה מסוימת זה גם קשור להערה של אפרת.

אני לא יודע מתי חלק מהחוקים האלה נחקקו,

חשבנו להכניס לתוכה - זו עבירה שהעונש המרבי שלה

אני אקריא את שלושת הסעיפים שאליהם אנחנו

למשל ניסיון להשתיק את הקורבן כך שהיא לא תוכל לספר על המעשים הנלוזים והנוראיים שהם ביצעו בה.

המבצעים הנוספים יישאו באחריות לא כעבירה של כוונה אלא

אם הוא גרם לעצמו להשתכר כדי שהוא יוכל לעשות את העבירה? במצב כזה אנחנו לא נוגעים,

אם מיוחסת כוונה, זו בהחלט כוונה. במצב שבו אין אפילו את האדישות,

להקפיץ את זה לדרגת הרצח זה מוגזם. זה מקרה חמור שראוי להיכלל בעבירה שהעונש בצידה הוא 20 שנות מאסר,

פה אנחנו חושבים שהוא תכנן? במצב שבן אדם בכוונה, כדי להקל על עצמו לבצע את העבירה - - זה לא הסיפור. בזה לא נוגעים בכלל. זה רצח. במקרה של אדם שלוקח סמים או שותה כדי לבצע עבירה אנחנו לא נוגעים, עדיין זו תהיה עבירת רצח. זה אני מסכים. אני מדבר על מה שאנחנו כן

בהצעת החוק הממשלתית מוצע לבטל את העבירה.

כמו למשל איום בכתב

סעיף שהיום בחוק העונשין הוא סעיף ארכאי,

זו סוגיה שמצריכה דיון בפני עצמה. השאלה אם עובר נחשב כאישיות משפטית, אם הוא נחשב כנפש. רבותיי, הגענו לקו של הפיצול. תהיה לנו את המתת תינוק ואת ההסדרה של מה זה מאסר עולם.

מזכירה את הרצח של נשים על ידי בני זוגן כעילה נוספת בתוך הנסיבות מחמירות שמחייבות מאסר

אבל יש כבישים שצריך לסגור כי הם גורמים לתאונות. בתי משפט תמיד יהיו מסוגלים להחליט, אין שום שיטה שהמחוקק ימנע את זה. לבוא ולהגיד שזה שיקול כדי לחוקק משהו או לא,

שאין שיקול כזה. זה נכון שנורמות

זה תופס מקרים קיצוניים חמורים שבהם אנחנו מבינים את הזעם. אנחנו מבינים שהזעם מסוגל להוריד גם את היכולת של האשם לשקול, גם את יכולת השליטה העצמית. לא לתת לזה ביטוי נראה לי בניגוד לעקרון האשמה.

אזואלוס זו דוגמה למצב שבו דיברו על האדם הקיים שדמו רותח. בכוונת מכוון הכנסנו להצעת החוק את הקנטור הנורמטיבי, זאת אומרת, התפישה

או שהולכים על אפיון יותר מדויק של הדברים,

שזה לא פשוט לעשות את זה, ואז אפשר להפחית - - האם את מדברת על זה שההתגרות באה

זה נכון, יש אדם שהנושא של השואה מוציא אותו מדעתו,

זה לא מוציא אותו מדעתו. יש אדם שיש לו רגשי נחיתות או דימוי עצמי כזה שאם מישהו נוגע בנקודה

במישור האובייקטיבי, כשהשופט חושב שיש כאן נסיבות שראוי להכיר בכך שדרגת האשם מותנה, במצב כזה אנחנו מונחים להניח,

מכיוון שאני לא רואה הבדל רב או מהותי בין הקטגוריות שהממשלה הכלילה בתוך המתה בנסיבות מחמירות, אני חושב שאם אנחנו מפצלים את הקטגוריות כך ששתיים הולכות לרצח בסיסי, שתיים מהן הולכת להמתה באחריות מופחתת,

גם מבחינת רמת

עצרתם לרגע לחשוב שאולי זה יביא אפקט הפוך? עצרנו ליותר מרגע. נראה לי משהו מקולקל מיסודו כשאומרים שדבר כזה גורם להפחתה. זה אמור להיות בדיוק

בסוף אם זה לא נגמר במוות,

ניסיון לרצח. זה נמצא בסעיף 1. אני מנסה להבין האם ההקלה

ייתכן שדווקא בו הנסיבות לחומרה המיוחדות יתגברו גם על המיתון שאנחנו רואים בקנטור. ייתכן שבית המשפט יחשוב ששום קנטור, גם אם בנסיבות אחרות הוא היה גורם במיתון

ההערכה שלנו היא שהחריגות של הסיטואציה היא ברורה. במילים אחרות את אומרת שבית המשפט לא התעסק בזה עד היום. היא לא אמרה שהוא לא התעסק.

על זה המחלוקת כרגע בין הנייר הזה לבין הנייר הממשלתי. קודם כל, אני מסכימה שלא הבאתם פה שום דבר חדש כמו שאתה, ישי, אמרת,

אני לא רואה בזה דבר חיובי.

אני אומרת לך במאה אחוז, בקוסמוס שלהם זה נורמטיבי לחלוטין. רמת היכולת שלהם לראות איזו שהיא תמונה מעבר לזה היא אפס, היא

פה הוסיפו את המוטיבציה הטרוריסטית.

ההצעה הממשלתית מספקת כדי לספק הצדקה מלאה

כרגע יש הגדרה של מעשה טרור. אנחנו רצינו שיחולו ההגדרות המהותיות של מעשי טרור מחוק המאבק בטרור. מה שהיה מנוסח במקור מצדיק באופן מלא החמרה, לא

כל שיטת משפט יכולה לבחור. הנושא הוא לא רצח על רקע רומנטי, קטגוריה שאינה קיימת, אלא על המצב הנפשי של הרוצח בשעת ביצוע העבירה. תודה רבה לכולם. יש לנו הרבה מה לחשוב, אבל לא להרבה זמן.

לסגור את זה, להתמקד בנקודות שעלו. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.